בוקר טוב לכולם,

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה),

אז מתחילים עם

רק שאלה טכנית:

לא תהיה שום הצבעה? ודאי שתהיה. למה לא

ודאי שתהיה הצבעה.

לשם זה התכנסנו. טוב, אני מבינה שפרופ' גרוטו שנמצא בזום. בבקשה, פרופ' גרוטו, בוקר

יודעים שכלי תחבורה סגור, שלפעמים אין בו חלונות,

בכל המקומות בעולם ידוע שאנשים נדבקים בכלי תחבורה, ולכן המטרה של התקנות היא מצד אחד לצמצם את התחבורה, מצד שני לאפשר גם

חברת סיטיפס זה הרכבת הקלה בירושלים,

באוטובוסים וחלק מהתחבורה הציבורית יש מגבלות,

וחברת סיטיפס בירושלים, אנחנו מבינים, א' כנראה שמצב התחלואה מצוין, אז לא צריך לעשות הגבלות ואפשר להכניס לרכבת כמה אנשים שרוצים. ומצד

כי באמת ככל שתהיה הקפדה על המסכות אז אנחנו - - - לא, הקפדה על המסכות זה לא הדבר היחיד שאנחנו

אנחנו צריכים גם ריחוק חברתי. ואם אנחנו נמצאים בתוך רכבת קלה כמו סרדינים,

כרגע אני ממלא מקום מנהל הרשות לתחבורה ציבורית. אנחנו רוצים להבין למה הרכבת הקלה בירושלים מוחרגת. אחוזי התחלואה בירושלים הם אחוזים משמעותיים, ישנן שכונות שנחשבות לאדומות

לא יכול לפקח או להשגיח על הכניסה והיציאה של הנוסעים ולפקח על הכמויות. שימו פקחים בכניסה לכל התחנות. צריך לזכור, שנקודות העצירה של הרכבת, התחנות הן תחנות פתוחות, גדולות מאוד,

הוא לא פותח את הדלת. חבר הכנסת פינדרוס,

אנחנו לא מצליחים להבין למה דווקא ברכבת הקלה הוא נותן פה בלי הגבלה.

נסעת פעם ברכבת?

הירושלמים שיידבקו בקורונה, אין בעיה.

חבר הכנסת פינדרוס, אתה אומר לנו שלאוטובוסים תהיה הגבלה,

חוץ מאשר לרכבת הסיטיפס.

גם בגלל הצפיפות, וגם בגלל שכמות האנשים שעולה ויורדת והתחלופה. בסוף גם אם נכנס חולה קורונה, אתה רוצה אחר כך

לדעת מי נדבק, מי היה ברכבת הזו ומי היה ברכבת הזו, אתה לא תצליח. בזמן שעסקים, שיש לנו יכולת גבוהה הרבה יותר לעשות חקירה אפידמיולוגית,

צריך לזכור שהרכבת הקלה בירושלים לא פרוסה על פני כל העיר.

כדי להגיע מנקודה לנקודה אתה צריך מה שנקרא קישוריות,

בשירותי אוטובוס. אז שירותי אוטובוס יוגבלו מאוד בהרבה הגבלות לא רק בתפוסה, הרבה הגבלות שמוצע לקבוע כאן בתקנות ולעומת זאת ברכבת הקלה אין שום הגבלה לגבי

איך אוכפים באוטובוס?

נכון, אבל אוטובוס, להבדיל מהרכבת הקלה, הנהג עדיין יושב באוטובוס, והנהג עדיין יכול להפעיל איזושהי מידה של שיקול דעת. אבל יש פקחים ברכבת.

מה הנהג אמור

אבל המשמעות של התקנות שהן תוכלנה לתת מענה. כשאת מבקשת לקבוע בתקנה איזושהי הוראה שהיא לא ברת ביצוע - - - למה היא לא ברת ביצוע?

בוא תסביר למה.

עכשיו, אם עשינו מגבלות על כל כלי התחבורה במדינת ישראל רכבות, כרמלית אין שום סיבה שבירושלים לא תהיה הגבלה. אני לא רואה שום סיבה. יש לי

ומי שיכול לעלות לפי מספר האנשים ימתין בתוך השטח המגודר. אפשר ליצר מעין תחנות קורונה זמניות לתקופת הסגר. אנא מכם, אפשר לאפשר למנהל הרכבות אליאס מטר להסביר?

כמה דברים שחשוב לדעת בהיבט של ההפעלה של הרכבת הקלה.

יש לכם איזה מערכת שמודדת את זה? יש לנו למעשה שתי מערכות: אחד זה דרך מערכת הכרטוס, ושתיים זה דרך מערכות ספירת נוסעים. יופי. אז מערכת

בטח המוקדים הרפואיים, תחת הערכה שאנחנו נהיה מתחת ל-50%,

ועל כל הדברים שמניתי שהם צפויים לרדד ולרסן את הביקוש של הרכבת הקלה.

על כל הדברים שעלו בקשר לאכיפה

אנחנו נמצאים בסיטואציה דרמטית של אחוזי תחלואה גבוהים, בירושלים בעיקר, אין שום סיבה שסיטיפס לא יעשו פה שום פעולה וימשיכו להתנהל באותה התנהלות שהייתה לפני הקורונה.

תראה, אנחנו מדברים על זה שכל המשק נמצא באיזשהו צמצום. בכל המשק אנחנו עושים צמצום,

אני לא יכול לדעת כמה נוסעים יש על הרכבת עכשיו. אני יכול לדעת כמה נוסעים היו על הרכבת בעוד כמה שעות, לפי מספר התיקופים ולפי עדכונים של מערכת ספירת נוסעים.

אבל לא צריך בכל קרון ולא צריך בכל תחנה. מספיק בכל תחנה. גם באוטובוס אפשר לשים פקח בכל אוטובוס.

כאילו, תחשבו בגישה חיובית, אל תנסו להתגונן,

אנחנו חלק מהאופוזיציה, אבל איתכם, בואו נמצא פתרון מעשי, לא למה ככה ולמה ככה. זה בדיוק

החברה מוכנה להשקיע, כי הרי בסופו של דבר זה כסף. אם בא משרד התחבורה ודורש להציב פקחים, החברה תגיד: רגע, אני פתוחה כחברה, אבל רוצים לחייב אותי להביא עוד

משהו פרקטי, מעבר לתקנות שהממשלה אישרה. אנחנו יושבים ודנים בוועדת הכלכלה, ובואו תציגו פתרון פרקטי. אנחנו נשמח להצביע בעד

כמו שמי שהיה בדיונים לגבי מתווה פתיחת השמיים, תקנות שנגעו לתעופה, אז אני אזכיר שוב את המנגנון, שלפיו ועדת הכלכלה יכולה להחליט אם היא מאשרת את כל

התש"ף 2020 מתקינה הממשלה תקנות אלה: הגדרות ב בתקנות אלה

כהגדרתו בפקודת התעבורה, "אנשים הגרים באותו מקום"- בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים או במקום שהייה קבוע אחר

יש פה למעשה שלושה מפעילים: המפעיל הראשון הם מפעילים של אוטובוסים ושל קווי שירות ושל הסעות מיוחדות. מדובר בקווי שירות גם באוטובוסים וגם במוניות שירות, וגם מפעילים של הסעות מיוחדות באוטובוסים,

לעניין פסקה (1) להגדרת "תחנת תחבורה יבשתית" מפעיל של מתחם סגור או מבנה שמצויה בו תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה, ולעניין מתן

לעניין פסקה (2) להגדרת "תחנת תחבורה יבשתית" מפעיל מסילת ברזל ארצית כמשמעותו בפקודת מסילות הברזל או חברת הכרמלית חיפה בע"מ, לפי

צו בידוד בית, צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות)

התש"ף 2020; "קו שירות" כהגדרתו בפקודת התעבורה, "קו שירות לאוטובוסים" כמשמעותו בתקנה 386 לתקנות התעבורה,

הנמצאת במבנה או במתחם סגור, אני מניח שהתכוונתם פה לתחנת כרמלית,

נכון. "תסמינים" זו הגדרה שנמחקה בתיקון שכבר פורסם. אגב, אני רק אזכיר כאן, כבר במחיקה של ההגדרה הזו,

אבל מה שאומר לנו עופר, גם עופר היועץ המשפטי וגם עופר המנכ"ל,

60% - - - אז אני אומרת,

אני מניחה שהתיעוד שאני ראיתי שהוא משעת

אם בטרם הכניסה לתחנת התחבורה היבשתית נמדד חום גופו ונמצא כי הוא עומד על 38 מעלות צלזיוס ומעלה או שאסורה כניסתו על פי כל דין. זה בעצם סעיף שהוא אחרי תיקון. היה נוסח

זה נתון שאני אשמח לחזור אתו אליך,

אתם יודעים כמה נבדקים, מכלל הנסועה? למיטב ידיעתי, מהיום שבו הרכבת שבה לפעילות והתחילה לעבוד לפי הקו הסגול,

על התחנות המרכזיות, בוודאי שכן.

לאורך הדרך, עם הסדרנים של החברות של המפעילים. אנחנו בודקים כי יש גם מפקחים שלנו שבודקים את כל העמידה בהנחיות

כי כל השאר עולים בתחנות פתוחות שבהן לא בודקים.

זה טוב מאוד שבכניסה למקומות סגורים ובכניסה לתחנות ימדדו. אני רוצה להציע שתוסיפו באוטובוסים,

הרכבת פועלת בכפוף לתו הסגול מיום שהיא נפתחה. כל נוסע שנכנס לתחומי הרכבת, יש חובה של מדידת חום. אם השמיטו או טעו או דילגו על נוסע, זה לא בסדר. עופר, השיטה בתחנות הרכבת היא מדידה באמצעות מצלמות טכנולוגיות טרמיות כדי למנוע את ההצטופפות בכניסות

יש לכם נתונים כמה עלו בחקירות האלה? כמה מהאנשים מחייבי הבידוד של משרד הבריאות עלו בחקירה אפידמיולוגית בתחבורה הציבורית? אני חושבת שיש נתונים,

נחזור לזה בהמשך. אוקיי, תקנה

ורך עריכת חקירה אפידמיולוגית וימחק אותו בחלוף 20 ימים מיום קבלתו,

לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש פרט לתכליות

למרות שאני חושב שהנוסח הוא בהחלט ברור, גם למפעיל וגם לציבור. עידן, אז זה מה שהוא אמר. הוא אמר שבפעם הבאה שהם יביאו את

ושנינו דיברנו על אותו מנגנון וככל שנדע שיש איזשהו מקום שחלה בו חריגה, נדע ביום שלמחרת לתפעל את הרכבת כך שאותו מקום לא תיגרם בו שוב אותה חריגה או עלייה ממצבת

מה שנאמר כאן בהמשך הדרך, שהמשרד בראשות המנכ"ל פועל למצוא מנגנוני ויסות כאלה או אחרים ותקוותנו היא שכשאנחנו נבוא בפעם הבא לתקן את התקנות אנחנו נכניס - - - - - - תקשיב,

בבקשה.

אני אחזור עליה שוב: הפשרה כוללת שני רכיבים: 1. בחידוש התקנות בפעם הבאה אתם תכניסו התייחסות לרכבת

נו, בסדר. עכשיו אתה יכול גם להצביע בעד, ולא רק להימנע. - - - אני רוצה רק לבקש דבר אחד ממשרד התחבורה. צריך לייעל את המנגנון שמודיע לאזרחים על כל השינויים

הבקשה לדיון מחדש בתקנה 7 אושרה.

אתם רוצים שנצביע על תקנה 8? מי בעד?

תקנה 2, מי בעד? אני אזכיר למה שמנו את תקנה 2 בצד, מכיוון שמדובר כאן על סמכות של המפקח על התעבורה והמנהל לעניין מסילות ברזל,

תקנה 9 עברה. נעבור לתקנה 10. הגבלות לעניין צריכת מזון בכלי תחבורה יבשתית נוסע לא יאכל במהלך השהייה בכלי תחבורה

ניתן ליישם בכלל את ההוראה הזו, או שבמקרים חריגים רק,

הכי קל ליישם אותה ברכבת הקלה אם יגידו שיורדים ל-20% תפוסה. איך באוטובוס אתה יכול לשבת במרחק 2 מ' מבן

אנחנו שומרים וזה מסומן בדרך כלל בסרט סימון כדי שלא יישבו אחריו ולשמור על בידוד של הנהג. ב-50% מוודא שלא עומדים. ברגע שלא עומדים אנחנו שומרים על מרחק בין הנוסעים, וב-50% זה בעיקרון נוסע במושב, כך שאנחנו כן שומרים על ריחוק בין

צריך לתקן את התקנה הזו. אולי בעת העלייה? - - - אני חושב שהמנכ"ל אפילו שכנע אותנו,

עשית משהו ברור.

הנושא של הפרסום של לוחות הזמנים של השינויים הוא קריטי, קריטי מאוד. למצוא דרך איך לתגבר את מוקדי המידע. אני לא יודע איך, אבל תנו את דעתכם לנושא של יידוע האנשים על השינויים. אנחנו בהחלט נותנים את דעתנו לעניין.

מפעיל כלי תחבורה יבשתית שהנסיעה בו נעשית בתיאום או בהזמנה מראש, יביא לידיעת הנוסע בעת ההזמנה או התיאום, כי הוא או כל אדם שבעבורו הוא מזמין את הנסיעה, לא יהיה רשאי לנסוע בכלי תחבורה יבשתית אם בטרם הכניסה לתחנת תחבורה יבשתית יימצא שחום גופו עולה על 38 מעלות צלזיוס ומעלה לעניין זה,

האם יש לכם איזה נתונים כמה אנשים בבידוד בגלל תחבורה ציבורית, איך מתבצעת שם החקירה? וכו'? האם זה רק תשאול? האם זה נתונים אחרים? אז אני

הדרך השנייה היא לתשאל אותו איפה בדיוק הוא היה. בנקודה הזאת אנחנו בעצם מתשאלים ומשחזרים לאחור את כל התנועות שלו בארבעת הימים האחרונים או בשבוע האחרון, תלוי אם זה מרגע הבדיקה או רגע תחילת הסימפטומים.

פעם היינו הולכים 14. ברגע שצמצמנו את זה זה הרבה יותר מצומצם. אבל איך אתם מוצאים את האנשים עצמם?

וכו'. זה

תודה לכם על ההתכנסות בפגרה, אני מקווה שיאושרו התקנות ללא בעיות. אני לא יודע מה סיכמתם לגבי הרכבת הקלה, אבל לגבי שאר הדברים, הם מאוד חשובים לנו. פרופ' גרוטו, לא היית ברגעים הדרמטיים אבל זה הסתדר. סליחה, ביקשתי זכות דיבור ודילגתם, ועברתם

בדקנו את זה גם עם שניר, גם עם הנציבות,

זה עבר תחת שבט הביקורת גם של הנציבות וגם של משרד המשפטים, הרפרנטים של חוק

נוסע בתחבורה יבשתית כאמור בתקנת משנה (א), ימסור בעת ההזמנה או התיאום כאמור בתקנת משנה (א), את מספר הטלפון שלו, למטרת חקירה אפידמיולוגית. יש הערות? מי בעד סעיף 13?

תקנה 13

המטרה של התקנה הזו היא בראש וראשונה לשמור על בריאותם של הנהגים שבאמת עובדים מול כל הציבור, אבל מאחר ושמנו לב לאורך הדרך אחרי שנתנו את ההנחיה, שהנהג לא מקבל מזומן, שיש ציבור,

כל האנשים עם מוגבלויות אחרות זכאים, לפחות חלקם הגדול, להנחות בכרטיסי רב-קו פרסונלי, ולכן כולם מחזיקים רב-קו פרסונלי ויכולים לתקף בכל אחת ממכונות התיקוף שיש

בערך 2/3 מהחברה מופעלים מעבר לקו הירוק בקווים האלה. אצל מתוך 800 נהגים, אצל סדר גודל של 500 נהגים חזרו לשלם במזומן. זה אומר שהנהגים צריכים להיות בקשר הרבה יותר ישיר עם הנוסעים

זה לא מחזק את מעמד הנהגים כי הנהגים חוזרים

הוועדה יכולה לשאול את נציגי משרד התחבורה למה הדבר הזה - - -מדובר הרי בעניין טכני,

מדובר בעניין טכני של השיוך של הרב-קו,

הנושא נבדק ואכן,

לפני הקורונה שילמו במזומן ולא הייתה בעיה. ומה קרה בתחילת הקורונה? בתחילת הקורונה אנחנו אסרנו, כי

מדובר על חברות האוטובוסים, מדובר על רכבת הקלה, רכבת ישראל, אמנם היא חברה ממשלתית, אבל המסה הגדולה היא חברות פרטיות. נותנים כאן איזה שהן סמכויות לא מוגדרות לנציגי חברות פרטיות.

בניגוד למושכלות יסוד במתן סמכויות פיקוח שבדרך כלל ניתנות מאוד

לסדרנים האלה אין שום סמכות מוקנית בדין, לכן הם מובחנים מבחינת הלבוש שלהם, כדי שלא ייחזו כבעלי סמכות ולכן כתוב כאן במפורש שהם לא

ממפעילי התחבורה הציבורית להפעיל את אותם אנשים שיכוונו את הנוסעים ויענו על שאלות,

בלי לכתוב את הסעיף הזה בצורה הזו? באופן עקרוני, עד עכשיו עשינו את

אז הוא ביקש, והם אומרים, מי אתה? אני לא מוכן לציית לך.

שום דבר לא קורה. האופציה היחידה

גם לכרטיסן אין סמכות הפעלת כוח על נוסע. לגבי סיטיפס יש, לצערי. רק לסיטיפס יש סמכות עיכוב.

כי משרד התחבורה ביקש בכנסת ה-20 להעביר הצעת חוק שתיתן סמכויות גם לפקחים של נציגי

אני חושב שעיקר האכיפה צריכה להתבצע בתוך בתי עסק ולא אחרי מסיכות של אנשים - - - - - - הייתי חסום קודם.

הסוגיה. לגבי הסדרנים,

איזושהי יכולת להעיר לאנשים לעטות מסיכות, ושיתייחסו אליהם,

בעצמו או באמצעות אחר, בלי שתלה שלט בכניסה למעלית,

כאמור בתקנה 4(8); (8)מפעיל תחנת תחבורה יבשתית, בעצמו או באמצעות

הצבעה תקנה 17 התקבלה. תקנה 17 עברה.

גם את זה. 18. עבירה מנהלית עבירה על הוראה מההוראות המפורטות בטור

מי בעד סעיף 18 ו-19, והתוספת?

20. עבירה מינהלית חוזרת הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג)

התשנ"ח-1998, זה משהו שקצת לא הבנתי, מה קשור רשות טבע והגנים לתוך הפיקוח הזה? ניתנו להם סמכויות.

נירית, למה זה רלבנטי פה?

מפקחים שהם עובדי רשות הטבע והגנים מנויים בחוק הסמכויות הכללי

איפה עומד הליך ההכשרה של אותם מפקחים? גם חוק הסמכויות, וגם מהותית, לא צריך הכשרה לכל אחת מהתקנות בעצם, כשאנחנו מדברים על הכשרות בהקשר של סמכויות אנחנו מדברים על הכשרה

התשע"א- 2001, (5)עובד רשות מקומית שהוסמך לפי סעיף 28(א)(2) או (ב)(1) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968,

עובד רשות

לחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית,

התשס"ח-2008.

מי בעד תקנה 23?

24. תחולת תקנות להגבלת פעילות על מקום פתוח

יחולו ההוראות הנוגעות לו בתקנות הגבלת פעילות.

כי היחס בין תקנות הגבלת פעילות לתקנות הספציפיות

וכאן בעצם אתם קובעים את זה באופן מפורש, אני לא כל כך מבין למה. אז יכול להיות שצריך לבדוק את זה לקראת הסבב הבא. אנחנו פשוט רצינו להבחין בין בתי העסק שפועלים

26 ו-27 התקבלו. תודה, תקנות 25, 26 ו-27 אושרו. עכשיו יש כאן את התוספת הראשונה ואת התוספת השלישית,